צהריים טובים לכולם, תודה רבה לכל מי שהגיע, אני מתכבד לפתוח את הישיבה של הוועדה לביקורת המדינה, טיפול בחיילים הבודדים בעת שירותם בצה"ל ולאחר שחרורם,